היום ה- 20 בדצמבר 2021, ט"ז בטבת התשפ"ב. הנושא היום מחדל התחבורה שפוגע בזכות ילדים לחינוך. אני רוצה להגיד שאני קראתי באמת את כל המסמכים ואת ניירות העמדה בנושא, ויהיו כאן שאלות מאוד,